שלום וצהריים טובים לכולם, אני שמחה לראות את כל מי שהגיע, ואת מי שהצטרף אלינו בזום. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכלכלה, הוועדה לבחינת כשלים בצרכנות. כשהנושא הוא בעצם אחריות, שירות וזמינות חלפים לאחר מכירת מוצרים אלקטרוניים. זה נושא שהתקבלו לגביו המון המון תלונות במועצה לצרכנות. שוק המוצרים האלקטרוניים הוא רחב, הוא נוגע במוצרים רבים, הוא בעייתי לצרכן, וגם לסביבה. השוק למעשה מייטיב עם החברות ביחס לצרכן. הצרכנים למעשה הם קהל שבוי. הם תלויים בספקי המוצרים, באספקת שירות, תיקון וחלפים. מדי שנה נרשמות תלונות רבות, המלמדות על פגיעה צרכנית, אם באספקת מוצרים לקויים, בהתנערות החברות מתנאי האחריות, הטעייה במחיר ובמהות השירות, באיכות השירות, או בהשפעה הבלתי הוגנת על אזרחים ותיקים. ברקע, חסרה תחרות בשוק, וכך לספקים יש את היכולת לספק לצרכן שירות תיקון, או חלקי חילוף, במחירים גבוהים. כך למשל עלות תיקון מקרר, מכונת כביסה או מסך לפלאפון מגיע לעשרות אחוזים משווי המוצרים החדשים. במצב הזה לצרכן עומדות למעשה שתי ברירות רעות: לפנות לתיקון מוצרים בעלות גבוהה, או לרכוש מוצר חדש בעלות גבוהה יותר. כאשר זהו המצב, מכיוון שהתיקון אינו משתלם ביחס לעלות של רכישת מוצר חדש, כי התיקון פשוט כל כך יקר, הצרכנים מעדיפים לקנות מוצרים חדשים, כשאין להם למעשה שום צורך אמיתי. מי מאיתנו לא חווה את זה. אני באופן אישי חוויתי את זה השבוע כשהייתי צריכה לתקן פלאפון שהלך לו המסך, והתיקון של מסך הפלאפון היה כמעט בעלות של פלאפון חדש. למעשה מדובר כאן בכשל צרכני משמעותי ופגיעה בציבור הצרכנים . פה אני באמת חייבת להדגיש ולהתייחס לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, לאוכלוסייה המבוגרת, לאוכלוסיית הקשישים, שהיא אוכלוסיה שמאוד מאוד נפגעת מכל הסוגיה הזו. אני חייבת לציין שראיתי על זה כתבה בערוץ 12, על עושק קשישים בנושא ביטוחים על מוצרים. למעשה ביטוחים על תיקון של מוצרים. אני הזדעזעתי וממש כאבתי, פשוט ראיתי את הכתבה וכאבתי על הנושא הזה. ממש אוכולסיות חלשות שנפגעות מהסוגייה הזו. ובגלל שיצרנים לא מספקים חלקי חילוף ושירותי תיקונים, האוכלוסיות המבוגרות למעשה נאלצות לרכוש ביטוחים לתיקון מכשירים חשמליים, כמו מכונת כביסה, מייבש, מקרר. ופה בעצם האוכלוסייה המבוגרת הם נעשים לקוח שבוי. מנצלים אותם, עושקים אותם, מטעים אותם. וגורמים להם לרכוש ביטוחים מיותרים ולא יעילים. לכשל הצרכני הזה יש גם מחיר סביבתי. הזריקה של המוצרים עלולה ליצור פסולת רעילה, שתסכן את בריאות הציבור. כמו כן להגברת הייצור הנלווית להשלכת מוצרים יש השפעה על זיהום הסביבה. לכן לנו כחברה צריך להיות אינטרס לגרום לכך ששירות תיקון וחלקי חילוף למוצרים יהיה כדאי לצרכן. כדי לגרום לכך, באיחוד האירופי נכנס לתוקף חוק שנקרא הזכות לתיקון. הוא מחייב את הספקים לספק חלקי חילוף, בזמן סביר ובמחיר אטרקטיבי. ליידע את הצרכן על אורח חיים משוער של המוצר עצמו, וליקויים שעלולים לקרות למוצר. גם בארצות הברית הנגשת שירות התיקונים עוגנה בחקיקה בכעשרים מדינות. היא נוגעת כמעט בכל המוצרים השימושיים בחיי היומיום, גם בתחום הרפואי, בעקבות משבר הקורונה הומצאה הזכות לתיקון תשתיות רפואיות קריטיות. ההגנה למעשה מוענקת במספר דרכים. או הטלת חובה על יצרנים לחשוף מידע שיאפשר לצרכן לבצע את התיקונים בעצמו. או הטלת חובה על היצרנים להבטיח זמינות של חלקי חילוף, ואיסור על היצרן לכפות חוזה המחייב צרכנים לתקן מוצר אצל ספקים מורשים בלבד. מה שאני רוצה לומר פה שלצעדי החקיקה האלה יש מספר יתרונות העצמת הכוח של הצרכן, הורדת מחירים וצמצום פערים חברתיים, צמצום זיהום סביבתי ופיתוח תחרות בשוק. אני חושבת שזה אפשרי גם בישראל, ואני ארצה כמובן לשמוע פה את המשתתפים. בסופו של דבר אני חושבת שאנחנו נצטרך לדרוש מהחברות לשקף לצרכן את אורך חיי המוצר. ולשקף לצרכן את מחירי חלקי החילוף, במעמד הקנייה, וכמובן סנקציות על חברות שמציעות שירותי ביטוח תיקונים בגין הטעייה צרכנית. ואני מאוד מקווה שנצא היום עם בשורות לצרכנים, ואני רוצה לשמוע התייחסויות, ואני רוצה להתחיל עם המועצה לצרכנות, עם היועצת המשפטית הדס יעקובסון, בבקשה. אני רוצה לתקן, אני לא היועצת המשפטית, אני מנהלת הרגולציה של המועצה. קודם כל אני מודה לגבירתי על הדיון. אכן אנחנו רואים את התופעה של העוולות הצרכניות שמתרחשות בנושא הזה, של אחריות ושירות לאחר המכירה. זה מתחיל מהדברים הפשוטים ביותר. מהעובדה שבאמת יש לנו הגנה נורא יפה, שנותנות לנו התקנות מייד כשאנחנו קונים את המוצר. יש גם מועדים קבועים בדין. זה עובד בצורה מאוד יפה. ובעצם בתום השנה אנחנו נותרנו לעצמנו. ואנחנו רואים, בייחוד כשמדובר, גם באוכלוסיות חלשות, אבל גם במוצרים שמאוד מאוד קשה להסתדר בלעדיהם, כמו מקרר או מכונת כביסה, שאנחנו נשארים בעצם כמעט נטולי פתרונות. לתוך הואקום הזה באמת נכנסות אותן חברות שרוצות לתת לנו את הבטחון שלא נישאר בלי מקרר מתפקד לאורך זמן, ולא נצטרך לשלם הון על חלפים, והן באמת מבצעות לעתים דברים שחורגים אפילו מעבר לעוולה הצרכנית. תפרטי פה באמת לגבי הנקודה הזו. בעיקר לגבי האוכלוסיות המוחלשות, האוכלוסיות המבוגרות, הקשישים, שבאמת יש שם עושק נוראי בתחום הזה. אני אתן דוגמא אחת, היא משקפת את הכל. הגיע אלינו צרכן, אדם בן תשעים ושתיים, שהתקלקל לו המקרר, והוא רכש מבעוד מועד שירות תיקונים. זה לא ביטוח, זה רק נקרא ביטוח. אין על זה פיקוח של המפקח על הביטוח כמובן. חשוב להבין, כי הם באמת חושבים שזה איזה שהוא ביטוח, כשהם רוכשים את זה, מציגים להם את זה שזה מעין ביטוח לתיקון, אבל בעצם זה פשוט שירות לתיקון. נכון, ואותו אדון שילם במשך שנים ארוכות, כל חודש, עבור אותו הסכם שירות תיקונים, כשהוא נתקל באותה בעיה, והמקרר שווק חיים, הוא פנה לאותה חברה. מעבר לזה שהיה כמובן בלתי אפשרי לתפוס אותה, לכשהוא תפס אותה הגיע אליו טכנאי, שגבה אם אני לא טועה שלוש מאות שקל על ביקור הטכנאי, או מאתיים חמישים שקל על ביקור הטכנאי, אמר לו שהחלפים יעלו עוד ארבע מאות שקלים. זה לא היה החלק הנכון, המקרר לא תוקן, וכן הלאה. בינתיים רק נגבו תשלומים, כך שלא כל כך ברור מה היה הסכם השירות ומה הוא כיסה. מיותר לציין שבסוף התהליך המקרר נשאר תקול. אז הוא שילם כמעט אלף חמש מאות שקל, לא קיבל שירות תיקונים, שילם על אותו הסכם שירות במשך שנים לפני ואחרי, ונותר ללא פתרון וללא מקרר באמצע אוגוסט. התופעה הזאת חוזרת על עצמה במגוון וריאציות. אבל כשאתה רואה את זה אצל איש כל כך מבוגר, בכזאת מצוקה, חוסר האונים הוא פשוט נורא. ופה אנחנו רואים שיש איזה שהוא כשל. כי אנחנו כן מודעים לזה שאי אפשר לקבוע אחריות אינסופית, ואי אפשר לספק שירותי חלקי חילוף לנצח, כי הנושא הוא מורכב, ויש פה עניינים של תחרות, ויש פה עניינים של קידמה טכנולוגית, ומוצרים שמשתנים כל הזמן. אבל אנחנו גם חושבים שאין דין טוסטר כדין מקרר. ולכן זה כן דורש איזו שהיא מחשבה, וכן לחשוב איך אנחנו מגנים על אותן האוכלוסיות, ובעצם על כולנו, דקה אחרי שמסתיימת לנו האחריות. גם בשבילנו, גם בשביל הסביבה, ואני חושבת שאפשר למצוא לזה פתרונות. על כמה תלונות בערך מדובר? בואי נחלק את זה רגע לשני נושאים. נושא ראשון בכלל תלונות, על כך שהקשישים, אני קוראת לזה ממש עושק הקשישים, קשישים שבאמת מכרו להם מעין ביטוח שירות תיקונים, וכשהם נזקקו להפעיל את זה הם למעשה חלקם גילו שעבדו עליהם, חלקם גילו שממש עשקו אותם. על כמה תלונות בתחום הזה מדובר בערך? ם התייאשו. אנחנו מכירים את הבעיה. לעשות פשוט בתוך החוק כוח, כשיש ביקורת, וכשאדם נופל. קנסות גבוהים,

אתה עולה כמבקר, כאזרח תמים, מזמין את החברה, אני ככה וככה. זה נכון שזה קשה, אבל הזכות הזאת,

אנשים שבאמת יש להם את הביטוחים, החוק יאפשר למישהו להיות מבוטח, לקחת צרכנים, מודלים מסויימים,

אני רוצה לשאול אותך, הדס, דיברנו קודם על זה שיש אלפי תלונות בנושא של העושק קשישים, על השירות של ביטוחים לתיקונים. ואני רוצה לשאול אותך, מה הסנקציות שאתם בעצם מפעילים

אני מגיבה רק למה שאמרה המועצה,

לגמרי עושים אכיפה יזומה. המודיעין שלנו עובד. כי החברות האלו, לא תמיד אנשים יודעים שהם יכולים לפנות, גם קשה להם,

ולכן אנחנו מאתרים את החברות האלו ואנחנו עושים איזו שהיא בדיקת

אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו עושים המון. מה הסדר גודל של קנס על חברה כזו, שמסתבר שהיא הונתה קשיש? זה תלוי בכמה הפרות יש. יש שם גם על הטעיה, יש גם על אי

מדובר על חוקרים, יש לנו בסביבות העשרים ושמונה חוקרים, שמתעסקים בחוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן רחב, ויש המון המון סוגיות שיש לטפל בהן. כמובן שאנחנו שמים דגש, ובראש סדר העדיפויות שלנו זה כל הנושא של העוקץ, כולל הביטוחים על מוצרי חשמל. אבל צריך להבין, חוק הגנת

אתם מבינים שדברים כאלה.

בשנה האחרונה קיבלנו כמעט אלף פניות. והחמשת אלפים מ-2019 עד היום. כאשר אני רוצה רגע להגיד שחלקם גם מתלוננים על מה שקורה אחרי. עכשיו החוק לא באמת נותן לך

ולכן אלפיים מתוכן, שהם בעצם האלפיים שמצאנו שיש כאן הפרה על

רביעי הבא אנשים נשארים בלי

אני אומר עד איפה זה הגיע, אתם פגעתם, אתם אשמים, זה לא איזה קלקול שאתה אומר קרה איזה קצר בגלל משהו אחר. צריך להיכנס למחוייבות צרכנית, לאמנת שירות.

הוא לא מסוגל לעשות את זה,

הלאה. אני רוצה רק לשאול את הרשות להגנת הצרכן, מתבצעת אצלכם איזו שהיא בחינה מחדש,

בעניין האחריות

תקשורת, מוצרי חשמל, ורהיטים.

מה שקרה לאורך השנים,

אחרי שנת האחריות יש למעשה ואקום,

כל הדברים האלה חסרים לנו היום. יש לו את המפרט הטכני, ואת המחיר, אבל אין לו שום ידע לגבי המשמעות, או כמה זמן זה מחזיק מעמד. הוא לא יודע. וזו בעיה בקניה, כי אין לנו את הנתונים כדי לעשות קנייה מושכלת. ואפשר להתחיל להיכנס לנושא הזה, גם ליצור עוד

אני רוצה לדעת שבחלוף תקופת האחריות, אם אני אצטרך חלקי חילוף, כמה יעלו לי החלקי חילוף האלה, וגם מה יהיה הזמן אספקה שלהם. זה משהו שמאוד חסר אצלנו. אפשר להכניס את זה למסגרת מסמך הגילוי.

כן, כל הנושא של השקיפות

אני יכולה להגיד שזה כמעט שלושים אחוז. ובאופן ישיר מן הסתם יורד חלק מזה לצרכן וחלק מזה החברות נושאות.

וחלק מהעלויות ירדו גם הן לצרכן. אבל העלויות התייקרו, בין שלושים ובחלק מהמוצרים אפילו בארבעים אחוז. זה עלויות מאוד מאוד גבוהות.

זה כל עלויות השילוח,

אני חושבת שזה הכי חשוב, כי בסוף קשיש,

בלי מקרר בבית, הרבה יותר דרמטי מאשר בנאדם בגיל שלי לצורך העניין שלא יהיה לו מקרר.

ומופיע שם את כל מקומות הגישה אלינו. אם תפתחו את האתר, אפשר לראות את זה באתר שלנו גם כן. יש אפשרות, גם דרך הווטסאפ, גם דרך כוכבית 8404. מפורסם שם המייל האישי שלי, שמגיע לנציגות ייעודיות שעונות למייל. כן, המייל את יודעת, לאזרחים הוותיקים והקשישים,

זה הדבר היחידי שיש בגינו איזו שהיא הסתייגות. בכל השאר אין שום הסתייגויות.

ואני אשמח גלית שאחרי שהדס תעביר לך ותקראי אני אבקש שתעבירי התייחסות לוועדה,

פסולת של מוצרים חשמליים, שאנחנו למעשה משליכים לסביבה רק כי יקר לנו לתקן אותם. ואז אנחנו פשוט קונים מוצרים חדשים ומשליכים לסביבה את כל המתכת, וזה גורם לנזק אדיר

אני רוצה באמת לשמוע כמה תלונות התקבלו ברשות להגנת הצרכן, גם בנושא

להגביר את האכיפה בכל הנושא של הקשישים, ולהגביר את הקנסות, זאת אומרת לעשות גם אכיפה יזומה. במבחן התוצאה זה לא מספיק. אנחנו ראינו היום, שמענו תלונות,

לפחות שיהיה מענה בשלוחה ייעודית, לקשישים. האוכלוסייה של הקשישים זו אוכלוסייה מאוד פגיעה ואני מזהה פה כשל צרכני מאוד משמעות לגבי האוכלוסייה

אז לא זאת היתה כוונתי, אני באה ממקום אחר לגמרי.

כמו לשים את הנתונים האלה בענן בלי שאף אחד יוכל לגשת אליו, אלא רק החברות CRM כדי לבצע איזה שהוא חיפוש ולעזור ללקוח בסופו של דבר. אני לא צריכה את המידע הזה אצלי. בסוף יש לי את המאגר לקוחות שקונים אצלי ואני יודעת מיהם

אבל אני כן חושבת שכדי שחברות יוכלו לתת את השירות הטוב ביותר לצרכן, ולזהות

שבסוף זהו הדבר החשוב ביותר,

אלא המערכת מזהה באופן אוטומטי שמדובר בלקוח מבוגר,

אני חושבת שיש פתרונות

הוא עשה כבר תכנית על הנושא הזה, הם קיבלו ריקושטים רבים על כל הנושא הזה, ואנחנו רוצים לשמוע אותך דרור. צהריים טובים. אתה פספסת את כל ההתחלה של הצגת הדברים, ואת הסיכום.

אנחנו גם לא מצפים לתקן אותם,

זה נחשב כמעגל צרכני הגיוני. כשאנשים מסתכלים בעיקר על המחיר הנמוך שהם משלמים תמורת המוצרים, ולא על אורך

לחברות זה משתלם, הצרכנים לא מבינים למה עדיף לשלם ביוקר, וכולנו משלמים על זה הרבה יותר מידיי. זה מסובך, זה להתערב בתחרות, זה להתערב בהרגלים צרכניים, ואני חושב שזה בעיקר, וזה בעיניי האתגר שאני רוצה להציע, ללמד את הצרכן שלשלם יותר לפעמים זה משתלם יותר. גם לו עצמו וגם לסביבה כולה, ובטח למדינה. ואני מקווה שנצליח למצוא את הדרך להוביל לשם גם בוועדה החשובה הזאת. גם אצלנו בתכנית נקסט בעמוד 12, ובכלל שהציבור יירתם למטרה הזאת. תודה רבה דרור. הנושא הזה אנחנו נמשיך ונתקדם, אנחנו לא זונחים אותו. ביקשנו מהרשות להגנת הצרכן גם להגיש לנו נתונים תוך שלושים יום, וגם באמת לשקול תיקוני חקיקה בכל הנושא הזה. גם אני באופן אישי אמרתי שאני מרימה את הכפפה לטפל בתיקוני חקיקה, בין היתר באמת שיהיה קו טלפון ייעודי לאוכלוסיה מבוגרת שרוצה לתקן מוצרי חשמל שהתקלקלו לה, לא צ'ט, ולא כל דבר אחר. ואנחנו אחרי שנקבל מהרשות להגנת הצרכן, וגם מהמשרד לשוויון חברתי, אחרי שנקבל את הנתונים אנחנו נבדוק ונשקול כמובן המשך טיפול. אני רוצה להודות לכולם על ההשתתפות בישיבה החשובה הזו. תודה רבה, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:07. קודם כל